בוקר טוב לכולם, אני רוצה לפתוח את הוועדה.

י"ז באב תשפ"א, 26 ביולי 2021. אנחנו נכנסים לסעיף הראשון בסדר היום שזה הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מספר 6), התשפ"א-2021,